אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, ברשות יושב-ראש הכנסת ומזכירת הכנסת. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין החבריה, לפי המלצת ועדת הכנסת. והוועדה כך היה לה קשה, אבל ברגע שהעלו את השם היה מאוד מאוד קל המליצה לבחור בחבר הכנסת יעקב מרגי לכהן כיושב-ראש הוועדה. האמת שאני נחשפתי אליך בכנסת הזאת בצורה טיפה יותר עמוקה ואישית, ואני חייב לומר שגיליתי אדם שהוא מענטש,

אין מענטש במרוקאית לימדת אותי אבל בכל זאת, מהמקום שבו אני - - - כי לומר מרוקאי,

כן, מרוקאי זה כאילו מענטש. אז באמת גילינו פה אדם שכולו לב, עם שכל ישר ושכל טוב שמכבד את הבריות. אני חושב שהבחירה בך לתפקיד יושב-ראש הוועדה תהיה ברכה לכנסת ובכלל לכלכלת ישראל. הוועדה הזאת אחראית על הרבה מאוד משרדים. יש לכם פה מה שנקרא וואחד עבודה. אז אני בטוח שאתה כאחד מחברי הכנסת הוותיקים והמנוסים של הבית, תוכל לעשות עבודה פה בצורה טובה.

מעלה להצבעה את בחירתו של חבר הכנסת יעקב מרגי ליושב-ראש הוועדה.

ירים את ידו.

אתה יכול להצביע, כן.

כן, אדוני יכול להצביע.

אם כך, אני מכריז על כך שאתה נבחרת כיושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. בבקשה, אדוני, תפוס את מקומך.

ולפני שניתן לך לנהל,

נאפשר ליושב-ראש הכנסת זה וכבר אני בשמו אגיד ואתנצל שאנחנו אחר כך צריכים למנות עוד כמה יושבי-ראש. אז אנחנו מתנצלים מראש על זה שנצטרך לעזוב. תודה. בבקשה, אדוני היושב-ראש. יעקב ידידי, קודם כול, ברכות גדולות. זו הזדמנות גם להגיד לך תודה רבה על השירות שלך כסגן יושב-ראש הכנסת שעשית, כפי שאיתן תיאר, גם בנועם הליכות וגם באמת, אם אפשר לומר איך היינו רוצים לראות חברי כנסת בבית הזה, אני חושב שאתה דוגמה ומופת, ואני משוכנע שהוועדה גם תיהנה מזה בכל יום שאתה עומד בראשה. אני חושב שאתה מקבל לידייך היום אתגר אמיתי. משקלה של הוועדה הזו הולך ועולה משנה לשנה ומקדנציה לקדנציה. הנושאים שהיא מקיפה הם נושאים בהיקפים עצומים, שהמשקל שלהם גם בהשפעה הכללית על המשק בכלל, אבל גם אפילו ברמה המספרית, בהיקפים, בכמות הנושאים, במספר החוקים שמגיעים לכאן אני חושב שמדובר במשימה שמעבר לעבודה רגילה של חבר כנסת, היא גם אתגר ניהולי עצום. זה לא סוד שלא פעם נוצר פה פקק ותור, למרות שעובדים כאן קשה מבוקר עד ערב, בגלל ההיקף העצום. והעובדה שאתה כאדם באמת עתיר ניסיון וכמי שגם מכיר את הדברים גם מהעולם של הממשלה וגם מהעולם של הכנסת, מכל זווית אפשרית, אני חושב שהיכולת שלך לא רק לכוון את המהלכים באופן מהותי בשום שכל, אלא גם באמת לנהל את הוועדה בצורה כזאת שהיא תצליח לתת מענה לכל המכלול העצום הזה שנמצא תחת סמכותה. זה לא דבר מובן מאליו בכלל. אני חושב שזאת בשורה ענקית גם לשרים ולמשרדים שעובדים מול הוועדה הזאת, וגם כמובן לבניין הזה ולכלל אזרחי ישראל. אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה, ואני בטוח שהוועדה בהנהגתך תראה את השנים היפות ביותר והמשמעותיות ביותר שהיו לה.

תודה, תודה. אני אנצל את הזמן שאתה נמצא איתנו לומר תודה ליושב-ראש הכנסת, ליושב-ראש ועדת הכנסת שנכנס בקדנציה הזו ישירות מלאכת המרכבה הזו. אני אומר בנימה אישית: ניסיון בכנסת צברתי, בממשלה היה לי; ואמרתי כיושב-ראש ועדת החינוך כשנכנסת לתפקיד יושב-ראש ועדת החינוך, היו לי התלבטויות. בכל זאת, לא התחומים שעסקתי בהם. ובסוף הקדנציה הבנתי אמרתי קודם כול, הגעתי לתובנה שמשלל התפקידים הציבוריים שלי זה הרבה שנים מאז שהשתחררתי מצה"ל אני בתפקידים ציבוריים זה התפקיד, יושב-ראש ועדה. ואם חשבתי שהגעתי לוואו, אז להיות יושב-ראש ועדת הכלכלה אין ספק שזה אתגר כבד מאוד, במיוחד בתקופה הזו. ואני גאה בכך שאני הולך לקחת משימה: להחזיר את כבודה של הכנסת. מייד להיכנס ומייד לשמוע מה למשרדי הממשלה יש לומר ומה הם היו צריכים לעשות ולא עשו,

אנחנו נעזור להם. בכל אופן, אני יכול לומר את זה בצניעות: אם בוועדת החינוך הצלחנו לעזור למשרד לתפקד, אנחנו נעזור לשרים לתפקד, נניע אותם. מי שיהיה, יעשה את זה טוב נפרגן לו. מי שלא יעשה את זה טוב נדחף אותו מאחורה. כמו במעלה ההר במסעות, אנחנו נדחף אותם מאחורה.

נפרגן אבל נדחף מאחורה. אני אומר לך,

ברמה אישית: אתה, שקנאי למעמדה של הכנסת, זכית לא לחינם. אני יהודי מאמין. מגלגלים זכות על ידי זכאי. מעמדה של הכנסת, עיקרון הפרדת הרשויות, חשובים לך. מה שתלוי בי פה לא יהיו פקקים. מה שתלוי בנו לא יהיו פקקים. יש פה צוות אני רוצה לומר בכלל על עובדי הכנסת בכלל ועל עובדי הוועדות בפרט, ועדת הכלכלה גם כן יש פה הון אנושי משובח, מסור, אוהב את מקום העבודה. ובצדק, כי זו סביבת עבודה איכותית, מי שמבין במקומות עבודה. ויש פה צוות מקצועי, שרק לקרוא את החומרים שנעשו כאן יש הרבה מקומות עבודה שיש להם הרבה מה ללמוד ולהתקנא במה שקורה פה. ושוב, חברי הכנסת, אני בא לעבוד יחד איתכם. הצלחתי זו הצלחתכם. אני אף פעם לא זקפתי את זה לעצמי. בכל מקום שהייתי ללא הצוותים לא הייתי מגיע למה שהגעתי. ואני מקווה שלא יבושו בי קווי. זאת תפילה שהכהן הגדול אומר בכניסה. אז אני מקווה שלא יבושו בי קווי ואעמוד בציפיות, ואני מאמין שנעמוד בהן.

תודה רבה לך. בהצלחה גדולה.

בהצלחה לך. בהצלחה לכולם. תודה רבה.